על סדר-היום: הצעת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות)(מס' 3)(תיקון). מי מציג לנו את זה, משרד המשפטים או משרד הבריאות?